אנחנו מחדשים את הישיבה שלנו בהצעת חוק לתיקון

התש"ף-2020. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, את רוצה,

הרוויזיה? בבקשה, חמש דקות. תודה רבה. קודם כול, רציתי קצת לשתף גם באופן אישי. אתמול לא ביליתי אתכם פה בלילה